אני עובר לנושא האחרון שעל סדר היום: שינויים בתקציב המשכי לשנת 2020. מי מסביר את ההעברות? מספר בקשה לוועדה 33-016

משרד החקלאות. מי מסביר?

מיליון שקלים למשרד החקלאות לפי הפירוט

התקציב נועד לעזור לתגבר את מאמצי האכיפה בעניין צער בעלי חיים כולל הכשרת פקחים ליחידה, רכישת ציוד והתקשרות עם ספקים. שר החקלאות היה אמור להביא את החוק על היטלי עובדים זרים בחקלאות. אתה יודע איפה זה עומד? אני לא יודע איפה זה עומד כרגע. אני מבקש שתברר את זה ואני אדבר איתו גם כן, זה צריך לבוא עכשיו. הוא אמר שהוא מביא את ההיטל על עובדים זרים לפטור. משה, תבדוק. אפשר להפנות את השאלה למשרד.

אני ממשרד האוצר, מאגף התקציבים. לא, כי יצאה הודעה של השר שהם הופכים את החקיקה הממשלתית הייתה הצעת חוק פרטית וממשלתית, וב-1.1 הם מתחילים - - נכון. אני אגיד שכל נושא העובדים הזרים נמצא תחת אחריות של צוות אחר אצלנו באגף, צוות תעסוקה. אני יכול לברר ולהחזיר תשובה. אז אני מבקש שתברר. אני אברר עכשיו ואחזיר תשובה. תודה. יש את הנושא שאנחנו, כל חברי הוועדה, פניות שאנחנו מקבלים ממגדלי התבלינים, שתקצבו אותם בעבר בגלל משבר הקורונה,

פניות והמצב שלהם באמת קשה, קשה מאוד. הם לא מוכרים, הם לא יכולים לייצא, הם לא יכולים לשמור את הסחורה. אני מבקש שגם פה, משרד החקלאות או האוצר, יתנו מענה נוסף למגדלי התבלינים, כמו שהיה בפעם שעברה הם נפגעו ממש קשה מהקורונה. בפעם שעבר הם תוקצבו ב-10 מיליון על-פי פרמטרים שקבע משרד החקלאות, ואנחנו מבקשים שיינתן להם שוב תקצוב נוסף כי כרגע הם לא זוכים למענה.

להוסיף להם עוד 10 מיליון שקלים - - כן, אבל זו העברה. אתה רוצה שנאשר ותגיש רביזיה?

יש עוד שאלות?

אופיר, כל הנושא של התבלינים על הפיצוי שהיה עם ה-20 מיליון הכל עבר, הכל בסדר? ממה שאני יודע, הם קיבלו מתוך ה-30, 10 מיליון - - אני רק אחדד שהפיצוי היה 30 מיליוני שקלים. וה-30 מיליון עברו?

מבחינת משרד החקלאות - - - נמצאת פה סיון ממשרד החקלאות והיא יכולה... אולי היא יכולה להגיד לנו אם זה יצא ונוצל כבר כל הכסף. אדוני היושב-ראש, מאחר ואנחנו בסוף החודש, אני מבקש את התשובה מחר.

הם יכולים להחליט לבד מה הם רוצים, אם הם רוצים את הכסף או לא. לא, אני רק אומר שבגלל שאנחנו בלחץ בזמן, שהתשובה תהיה מחר. סיון ממשרד החקלאות. ה-30 מיליון כולו שולם, זה היה גם לענפי הפרחים וגם לענפי התבלינים - - כן, זה מה שהם אמרו בישיבה הקודמת. - - מדובר פה על תקופות אחרות כי משרד החקלאות ומשרד האוצר הקציב את ה-30 מיליון שקל האלה בעיקר בעקבות פגיעה בסגר הראשון ואולי קצת להמשך במאי-יוני. אני מבינה שאתם מדברים עכשיו על סוגיה שנמשכה מעבר לתקופה הזאת, ולא נקבעה איזו מסגרת תקציבית - - - כלומר, אתם עדין לא יודעים לפצות אותם בסגר השני, אין לכם את הכסף לזה. לסגר שהיה בראש השנה לא, אין לנו מסגרת תקציבית לזה. ביקשתם, עשיתם משהו? כי אנחנו יודעים שהם פנו אליכם. פנינו אבל כרגע, בתקציב ההמשכי של 2020, לא קיבלנו מענה תקציבי - - זה אמור להיות במענק קורונה, בקופת קורונה. זה נכון אבל המאפיינים של הענפים האלה הם מאפיינים מיוחדים ולכן הקפדנו על נוהל של סיוע מיוחד. בגלל מבנה ההוצאות שלהם, הם לא קיבלו מענה הולם בארנונה - - - של רשות המיסים ולכן נדרש עבורם איזה נוהל תמיכה מיוחד - - - וכמובן שהנושא התקציבי נקבע בשיתוף עם משרד האוצר. יש עוד מספר ענפים שנפגעו ויש עוד מספר תקופות פיצוי של פגיעה של חלק מהענפים בבקשות שהוגשו אלינו ולא נמצאה להם כרגע - - - תקציבית במשרד האוצר. טוב... אני אגיש רביזיה. בבקשה, מיקי. אדוני, אני יודע שטיפלת גם במדרשת שדה-בוקר, שהיא חברה ממשלתית לכל דבר ועניין, וכל הסיפור שם הוא 6 מיליוני שקלים. אם רוצים להציל את המפעל הציוני הזה בנגב, ראוי שמשרד

ימצא מקור ל-6 מיליוני שקלים. זה כל הסיפור חברים או שנזרוק שם את התלמידים שאין להם בית, חזרה הביתה ונחסל את המפעל הציוני הזה. נרשום בטוויטר שמשרד האוצר לא הצליח למצוא 6 מיליוני שקלים עבור המפעל הציוני הבאמת ראוי הזה, והסטודנטים שנמצאים שם אגב, לא רק יהודים. אני הייתי מצפה מכם שתלכו הביתה ותבואו עם תשובה חד-משמעית. זה לא הרבה כסף עם המיליארדים שהעברנו כאן.

אני מצטרף לחלוטין לחבר הכנסת מיקי לוי. כן, הם פנו גם אלי. בעניין הזה היה פתרון לטווח קצר ואין פתרון עכשיו דיבר איתי גם המנכ"ל היום בבוקר והמציאות הולכת להיות קשה מאוד מבחינת העניין הזה. אני מבקש תשובה לגבי הנושא של מדרשת שדה-בוקר, מה שהעלה חבר הכנסת

רבותי, אנחנו עוברים להצבעה - - לא,

לפני ההצבעה, אדוני - - כן, בבקשה אחמד טיבי. משרד החקלאות, בהעברות, לגבי העברה של 5 מיליון שקלים סיוע לעצמאים בקיבוצים שנפגעו מהמשבר הכלכלי בקורונה. מה מיוחד בעצמאים שנמצאים בקיבוצים בשונה מיישובים אחרים?

בבקשה. העצמאים בקיבוצים ובמשקים השיתופיים לא זכאים לפיצוי לפי המתווה של רשות המיסים

שכל המשק מגיש את הדוח הכספי ביחד לרשות המיסים ולא ברמת העצמאי הבודד.

בהרבה מקרים אנחנו רואים מצב שהעצמאי הבודד לא מקבל - - מה זה העצמאי הבודד? אבל הוא עצמאי במקום אחר, הוא לא עצמאי בקיבוץ, הוא עובד במקום עבודה. לא, לעצמאי בסוף יש את העסק שלו, ומבחינת המשק השיתופי מגישים את כל הדוח כמקשה אחת לרשות המיסים.

הנתונים - - עוד פעם אם הוא גר בקיבוץ והוא עורך-דין או אם הוא גר במושב והוא בעל משק לגידול עופות אני לא כל-כך מבינה, בסוף הוא עצמאי - - קרן, לא עליו הוא מדבר. לא עליו אני מדבר, אני מדבר על עצמאי שמתעסק בפעילות של הקיבוץ. מה זה עצמאי

תסביר בבקשה. לא מדובר על חקלאים דווקא. זה יכול להיות עורך-דין, זה יכול להיות רואה-חשבון, זו יכולה להיות קוסמטיקאית, זה יכול להיות חשמלאי - - בואי נדבר על עורך-דין, אנחנו מבינים בעורכי-דין בגלל שכל חבר כנסת צריך ללכת עם איזה עורך-דין מקדימה ומאחורה. לגבי עורך-דין הוא חבר קיבוץ. הוא לא מקבל סיוע?

יש לו - - לא, אבל הקיבוץ לא - - בגלל שיטת הדיווח שלהם למס הכנסה,

חלק מהדיווח של הקיבוץ, הם לא יצליחו להגיש באופן ישיר בנוהל של רשות המיסים ולכן, הם מטופלים - - - לא הבנתי.

זה שהם עצמאים חברי קיבוץ, הם מדווחים למס הכנסה לפי פקודה 60א לרשות המיסים - - רוב הקיבוצים מופרטים. - - הם חלק מהישות השיתופית - - משפחה בקיבוץ משלמת מיסים כחלק מהקיבוץ? אין לה תשלומי מיסים של עצמה כמשפחה? אני לא מבינה את זה.

מה נכון? אז יכול להיות שהיא בכלל לא משלמת מיסים, שהקיבוץ... לא, הם משלמים מיסים לפי מה שכתוב בפקודת - - - כשיש התייחסות ספציפית אליהם כאל גוף שיתופי. את בטוחה שלפי הדבר הזה הם לא יקבלו את זה פעמיים, גם מהקיבוץ וגם מהמדינה? לא, הנושאים האלה נבדקו ונבדקים. זה בטוח? אין עוד יישובים שגם מתנהלים ככה? זה רק הקיבוצים? קיבוצים ויישובים שיתופיים.

אבל הקיבוץ הגיש והוא מקבל מענק הוא גם מקבל מענק והוא מחלק אותו לחברים שלו אני פשוט מנסה להבין אם זה לא פעמיים, אם זה לא נופל על אותו דבר. הקיבוץ לא קיבל מענק במחיר של - - - כי הוא לא עצמאי. בסדר, אז הוא קיבל מענקים. שואלת חברת הכנסת קרן ברק האם יכול להיות שאותו מי שדיברת עליו, שהוא חבר קיבוץ, יקבל סיוע פעמיים פעם דרך הקיבוץ ופעם כעצמאי? זאת השאלה. כן, שהוא מקבל פי 2 כסף מעצמאי שהוא לא מהקיבוץ. שנבעה מהשאלה המקורית - - - שנבעה מהשאלה המקורית והחכמה של חבר הכנסת טיבי. מה התשובה? התשובה היא שזה לא יכול לקרות, הם לא יכולים לקבל פעמיים כסף.

כי הם הגישו תצהירים וכל הנושאים האלה נבדקו על-ידי רואה-חשבון. מה אתם מציעים לעשות?

רגע, יש לי עוד שאלה: אמרת שגם ביישובים השיתופיים זכאים לקבל את זה?

שאלתי אם יש עוד סוגים של יישובים שמתנהלים בצורה הזאת? זאת גם יכולה להיות שיטה מצוינת לקבל - - - אני אעשה מה שתבקשו. אני רק רוצה תשובה. נוהל התמיכות פורסם לחברי הוועדה והוא - - - שזה רק מי שמדווח לפי סעיף זה וזה בפקודת מס הכנסה. זה פתוח יותר מאשר לקיבוצים אבל זה לא - - - את כולם. זה רק לפי מי שמדווח בשיטה מסוימת למס הכנסה. אז אני שואל אם יש עוד יישובים באותו סגנון מלבד הקיבוצים שיכולים להגיש? קיבוצים ומושבים שיתופיים. אז למה כתוב: עבור סיוע לעצמאים בקיבוצים שנפגעו ממשבר הקורונה ולא גם מיישובים שיתופיים? בנוהל התמיכות כתוב גם יישובים שיתופיים אז כנראה שמה שכתוב לוועדה זה תקציר. לא, לא. אופיר, כתוב בהסבר של תכנית 33-060 כתוב: קיבוץ מתחדש או מושב שיתופי. אז מה שכתוב לי פה זה רק קיבוצים. לא, תבדוק בעמוד 3. הם לא עומדים בתנאי הסף, כן? שחלות עליהם הוראות סעיף 60א לפקודת מס הכנסה. נכון, הוא צודק אחמד, זה מופיע בדברי ההסבר.

ביקשתם מהם את הפירוט? אנחנו ביקשנו את הפירוט, אז זה הפירוט. רבותי, מה אתם מציעים לעשות? נצביע.

אנחנו נתנהג בהתאם מיד אחרי ההצבעה. מי בעד הבקשה, כפי שהקראתי אותה, של החקלאות, ירים את ידו? אני נמנע. מי נגד? הצבעה הבקשה אושרה. אני מודיע שהבקשה אושרה ויש בקשה לרביזיה של אופיר - - כן, אני רוצה תשובה על מגדלי התבלינים. על התבלינים. מי עוד ביקש רביזיה? אני רוצה תשובה על דרכים חקלאיות ביישובים הערביים.

בקשה לרביזיה? אני רוצה גם רביזיה על שדה-בוקר. האמת היא שזה באמת מעצבן הסיפור של שדה-בוקר. קרן, את גם רוצה רביזיה או שאת סומכת על אופיר? אני סומכת על אופיר. תודה רבה.

עוברים לבקשה הבאה: 22-013 המשרד לשירותי דת, בבקשה. מספר פניה לוועדה 8006. אני מאגף התקציבים ממשרד האוצר.

אנחנו יודעים לקרוא. רבותי, יש למישהו השגות בעניין הזה?

אני רוצה למחות, אדוני הסכמים קואליציוניים בתקופה כזאת קשה יש כאן אולי דברים... אבל יש דברים שהיה ניתן לדחות אותם לשנה הבאה והיה אפשר לעשות שימוש בכסף הזה לצרכים יותר קריטיים. למשל ההנצחה זה נחמד ויפה אבל בלי לבדוק אני אומר לכם שאולי האנשים האלה ראויים אבל הייתי לוקח את הכסף הזה ומעביר אותו אני שונא את המילה "קואליציוני" ואתה יודע את זה - - גם אני שונא את זה. - - הייתי מעביר את זה בימים טרופים אלה לצרכים אחרים, ולכן אני אומר לכם שזה לא מקובל עלי היום, למרות שהרבה פעמים הצבעתי בעד היום אני מצביע נגד ההעברה התקציבית הזאת. קחו בחשבון שהולכות להגיע עוד כמה העברות שמטופלות על-ידי - - - אני רוצה להגיד שאנחנו נצטרך להתקדם עם העניין הזה. אני גם לא אוהב את הנושא של ההסכם הקואליציוני, אני רואה בזה דברים שהם בעייתיים. מה רצית לומר? אני רק רוצה לשאול שאלה את חברי וידידי מיקי לוי: אתה יודע מיקי, אנחנו כולנו לא אוהבים את ההסכמים הקואליציוניים ואת הכספים הקואליציוניים ואנחנו אומרים שצריך לשים את זה בבסיס. רק שאלה קטנה, אולי כבודו יענה לי: למה בחקלאות, שהיו פה גם הסכמים פוליטיים בעלי משמעות תקציבית כמפורט, לא עמדת והתנגדת ולא אמרת. אני חושב שבעיניך זה - - אני לא עשיתי כלום, ישבתי בשקט. אבל אני מקבל את מה שאתה אומר כולנו נגד זה, אני אומר לך - - במיוחד בתקופה הזאת,

אני חושב שהכי טוב היה שאת כל הדברים האלה, כמו שתמיד אנחנו - - כן, עושים את זה בכוונה. - - זה דבר הכי מבורך שיכול להיות. חבר הכנסת משה אבוטבול. בקצרה אני רק רוצה לומר,

שבמקרה הזה אני בטוח שיש פה קונצנזוס מאוד גדול כי מדובר פה בנושאים רגישים כמו הנושא של הנגשה לאנשים נכים שצריכים לעלות למערת המכפלה, פרויקט שמחכים לו הרבה-הרבה זמן, עד שזה עבר בוועדת החוץ והביטחון, עד שזה עבר בכל המקומות האלה. אני חושב שהיות וזה נושא אוניברסלי, גם לך צריך להיות חלק בנושא הזה כי הנגשה זה חוק במדינת ישראל, ועזוב עכשיו הסכמים קואליציוניים, לא קואליציוניים כי בסופו של דבר, כולנו מתפללים בקברי האבות אברהם, יצחק ויעקב. לא ראיתי את הסעיף - - - זה מופיע שם בסעיף 4, בתוך מוסדות דת כי גם הנושא הזה מוגדר - - זה מה שקטי העלתה. מיקי, רק שתדע, אני עיכבתי את זה הרבה זמן אז באו אלי בטענות: מה, אתה מעכב הנגשה לנכים? אני רוצה להודות ליושב-ראש הוועדה - - מה אתה רוצה להודות? אני עיכבתי את זה. - - שבניגוד לחושי בן דן הוא מיד העביר את זה. אמרתי את זה כי יש לך חוש חזק. מי בעד אישור הפניה לוועדה 8006 ירים את ידו?

הצבעה הפניה אושרה.

היא שמוסרית אחמד לא צודק אנחנו ממשלה מפילים על דבר כזה אבל הפניה אושרה. תודה רבה. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 14:14.